אני פותחת את הדיון, אנחנו בפרק כ' (ייעול מערך הכשרות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022),

תיכף אני אסביר איך יתנהלו הישיבות כדי שלכולם יהיה ברור סדר הדברים,